היום יום רביעי, י"ג בכסלו, 21 בנובמבר. היום אמשיך עם הקראת שיר של משורר יליד אשדוד, יניב יוסף קקון, לרגל פסטיבל שירה באשדוד. יניב יוסף קקון נולד, התחנך וחי באשדוד. הוא משורר, פעיל חברתי ואיש חינוך ישראלי, זוכה פרס רמת גן לספרות ולשירת ביכורים לשנת התשע"ו על ספר שיריו הראשון 'שכונה'; הקים וניהל את אגף הקהילה במכון לחינוך דמוקרטי, מנהל המחלקה לפוליטיקה מוניציפלית במכון שחרית, וממייסדי התוכנית האקדמית שבילים במכללת קיי לאנשי חינוך. בשמת 2011 הקים קקון את התנועה החברתית-פוליטית, תנועת אשדודים, ביחד עם אנשים נוספים, ובבחירות 2018 לרשויות המקומיות נבחר קקון למועצת העיר אשדוד כאשר תנועת אשדודים זכתה בשני מנדטים. בימים אלו הוא עמל על ספר שיריו השני. השיר הוא 'אליך', מתוך 'שכונה': בא אני אליך בשתיקה רועמת, / דממת מילים בפני האדמה, / אספו אותי שמיים בבדידות פועמת, / גשם על פני יובש להרוות צמא // מחפש הדרך למצוא אני בך, / האם מרחק קירבה יוצר? / במלאות נפשי געגועים, / חלקי זמן מחבר? // אלוהיי, / קשה היא נטיעת העץ, / צאת פירותיו קשה יותר, / ענפיי ועשבים אני קוצץ, / עת להניח ועת לשמר // תודה לכם, ואנחנו במעבר חד נעבור לסדר יומנו, דיון נוסף ואני מקווה שהאחרון, ואם יהיה עוד דיון זה יהיה רק להשלמות קטנות הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018. אדוני המנכ"ל, בוקר טוב. גברתי מנהלת הוועדה, יועץ, יעצים, דובר, רשמת, ערוץ הכנסת, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, את הדיון הזה אנחנו מקיימים כבר תקופה ארוכה, אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. יש מחלוקות כי תמיד יש את אלה שרוצים שזה יהיה עוד יותר, תמיד עוד יותר. ואנחנו אומרים, מה שאנחנו נצליח בדרכנו הצנועה, כבר עשינו דרך. ותמיד האויב של הטוב מאוד הוא המצוין ואנחנו באמת משתדלים לנסות לקדם את העניין. נכון, יש לחצים מכל הכיוונים. יש עניין שבא לי כהטרלה, עניין הפיצוציות וכל הדבר הזה, שאני מניח אותו פה לפניכם. לא התכוונתי, לא התכוננתי, אין כאן כוונה. אני רוצה רק להזכיר, החוק הוא להורדת העישון. תרצה הממשלה לעזור לבעלי הפיצוציות, בבקשה, אני האחרון שאתנגד. לכן אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אני מבין, לבי לבי, אני האחרון שאפשר לומר עליו שהוא בא ממקום של לפגוע. אני רק רוצה להזכיר, התפרסם הסקר עכשיו מיליון מעשנים בישראל, 8,000 אנשים מתים מדי שנה רק מעישון. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת והסיפור הזה שמדבר על כך. הרי מה העניין? כל סיפור, נקרא לזה, ההצללה של הסיגריות בפיצוציות ובחנויות נוחות ובכל המקומות האלה, זה רק כדי לומר, חברות וחברים, זה נכנס לתוך מסגרת שמשמעותה היא שסיגריות הורגות. זה הסיפור.

אומרים לי, מה הסיפור הזה עם הסיגריות, החפיסות האחידות הלבנות? אני רוצה להזכיר, הממשלה כפתה, משרד הבריאות כפה עלינו את העניין הזה. עמדתנו בעניין היתה ברורה שזה יהיה כמו בכל מקום. ההצעה שהביא מנכ"ל משרד הבריאות יחד איתי היא פשרה. היא לא משהו שאנחנו ערגנו אליו. כמו עניין התקשורת, חברות וחברים, זה לא משהו שאנחנו ערגנו אליו. העיתונות. העיתונות, אני מתכוון.

תודה על הדיוק. זה לא משהו שאנחנו ערגנו אליו. בסוף החיים בנויים מפשרות. אבל אי אפשר שאני, לא במשמרת שלי, אקח חוק ואני אעשה מעצמי חוכא ואטלולא. לא רוצים להעביר אותו, אל תעבירו אותו. חברות וחברים, אני את דבריי אומַר, ואני אומר את זה כמעשן כבד, לשעבר כמובן. הלוואי שהיינו עומדים במקום שאני יודע לומר בצורה ישירה וברורה שבפיצוציות זה יוריד. זה רק להכניס את כולם לתוך האווירה. דרך אגב, לא המצאנו דבר. אין בחקיקה שלנו שום המצאה. נהפוך הוא, - - העולם הרבה יותר מתקדם מאתנו. - - העולם כבר נמצא כברת דרך הרבה יותר מתקדמת. אנחנו מדינה מפגרת, בפיגור של 20 שנה במאבק הזה. אז עכשיו אפשר ללכת.

כן, נאום טוב. בואו נצביע רק, לפני שהולכים. איתן, רק משפט אחד.

מדינת ישראל כאן בחוק הזה רוצה לצמצם את הסיגריות, ונלחמת בצד השני להכניס לפה את הקנאביס. תחליטו מה אתם רוצים. מה זה קשור? לא. את הקנאביס בכיף של החבר'ה.

אנחנו מתנגדים גם לזה וגם להסדרה או דבר דומה לזה של סמים. אין סמים קלים וקשים. כל מי שסביב השולחן הזה מתנגד לסיגריות ומתנגד גם לסמים. את מיוחדת, את. מה את רוצה?

לא דיברנו על קנאביס רפואי. אני לא מדבר על רפואי. דיברנו על הרצון להסדיר סמים קלים, עלרק. חברים, כדי לשים את הדברים כפי שהם,

אנחנו סיימנו כבר את ההקראה, סיימנו גם את הדיון. אבל אני אאפשר לשניים-שלושה ואני עובר להצבעה. לגבי איסור הצגה.

קודם כל ביקשה

נאוה בוקר להגיד כמה מילים. יש לה משהו אישי לומר. אז בבקשה, אמרי. מאז הדיון האחרון התפרסמו כל כך הרבה הכפשות נגדי, כי דיברתי לטובתם של בעלי העסקים הקטנים והפיצוציות. אז יש לי משהו אישי לספר לכם.

היא היתה אחותי האהובה. שמונה שנים סעדתי אותה במאבק שלה במחלת הסרטן. היא נפטרה בגיל 45, השאירה ארבעה ילדים קטנים. אחיין שלי,

היה עורך דין מצליח, בן 36, הוא נפטר ממחלת הלוקמיה, ארבע שנים, עבר השתלת מח עצם. עברנו תקופה מאוד קשה. גם אבא של בעלי הראשון נפטר מסרטן בגיל 51. לאימא שלי כרתו את הרחם

היא נפטרה בגיל 57, אני הייתי בת 20. אז אתם לא תספרו לי ולא תגידו לי שלא אכפת לי מחולי סרטן, כי אני יודעת מה זה ללוות חולי סרטן עד מותם, עד הקבר שלהם. וכל מיש הפיץ את השקרים האלה וכתב שלי לא כפת מחולי סרטן צריך להתבייש, כי אני עברתי את מה שהרבה מאלה שיושבים פה לא עברו בחיים שלהם. אז אל תדברו איתי על חולי סרטן. תמשיכו לכתוב את מה שאתם רוצים. אני יודעת מה אני עברתי. אני יודעת כמה אכפת לי מהחולים האלה. ובסך הכול מה שביקשתי פה בדיון שעבר זה היה לדאוג לבעלי עסקים קטנים שמגיעים בסופו של דבר לחרפת רעב.

אני מכבדת אותך מאוד, אבל זה שלא נותנים להם להיכנס לפה זה סתימת פיות, ומבחינתי זה לא צריך לקרות. הדעה שלהם צריכה להישמע. הם לא מיוצגים על ידי לוביסטים ואין להם גופים גדולים מאחוריהם. וזאת היתה הכוונה שלי. דרך אגב, למה לא נתתם להם להיכנס? קודם כל, יש כאן אנשים שמייצגים.

יש בחוץ - - - דודו, ביקשו שאני אכניס אותו, אני אכניס אותו. חברים, אני רוצה להזכיר, אלה לא השיטות שלי. בוודאי, אני לא רוצה לקחת שיטות ממקומות אחרים. אני לא עוסק בדברים כאלה. הכול מונח. חברים, אני רוצה את זה קצר, ברשותכם, כי אני רוצה לעבור לדיון.

עכשיו 9:46, ב-9:50 אני עובר להצביע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס. אנחנו מחוקקים חוק שהוא מהפכני, וכשמחוקקים חוק מהפכני, זה כואב לפעמים. אנחנו מודעים לכאבים. החוק הזה עבר היריון ארוך מאוד. אנחנו כבר בשלב ירידת המים. אנחנו לא מכניסים את התינוק בחזרה פנימה. אין ספק, גם בשלב ירידת המים וגם בשלב הלידה יש צעקה וזעקה שצריכה להישמע. אני חושב שמן הראוי לאפשר לבעלי הפיצוציות להשמיע את הזעקה. ויתירה מזאת, אני מוחה, כמו שחברתי נאוה בוקר, לא צריך ללעוג לאנשים שבאים להביע את הכאב על הפגיעה בפרנסה שלהם. אין ספק, אנחנו מחוקקים חוק שעשוי לכאוב להם, ואנחנו מודעים לזה מכיוון שאנחנו רוצים לצמצם את הנזק של הסיגריות. מותר להם להשמיע את כולם, מותר לאישה שיולדת לצרוח, ומותר גם לתת אפידורל. מותר לפנות לממשלה אולי שתפצה אותה, אולי לתת קצת זמן להחיל את החוק הזה. אנחנו נחושים להעביר את החוק הזה, הן את הסעיף של ההצגה והן את הסעיף של החבילות האחידות. זה בנפשנו.

ייהרג ובל יעבור, אבל ההגדרה היא הפוכה יעבור כדי שלא ייהרגו אנשים. תודה. עיסאווי, בבקשה. איתן, אני צריך להתוודות ולהגיד כמה מילים. אני לא אהבתי את ההתנהלות בחוק הזה - - - למה לא מפסיקים בכלל את הייצור והשיווק של סיגריות? הלוואי. רעיון טוב.

שבי, שבי. אם רוצים להילחם בזה, להילחם

סליחה, תודה. רגע, ולמה אלכוהול כן? דוד, אני לא רוצה לעבור ישר להצבעה. אז תציע, תציע, תציע. אין לנו אלא לשמוח בהצעות כאלה. לפחות האמירה לא תהיה כלפיי - - - שולי,

אני רוצה לעבור. תודה, יקירה. למה רק פרסום? לא, באמת. למה רק פרסום? לא את זה, לא את זה ולא את זה. דוד, בבקשה - - - לא.

הפרסום זה העניין? הסיגריות זה העניין, האלכוהול זה העניין. הפרסום מעודד את הצריכה של זה. אני מבין שזה מעודד, אבל כשמדברים על חיי אדם, אז צריך לבטל את הכול.

חברים, דוד, יעל, באמת - - - למקור ישר. ישר למקור. תביא הצעה כזו, אני אתמוך.

מה, אתה מפחיד אותי? רק צריך להוסיף 2,000 שוטרים על השוק השחור של זה - - - איתן, לפני שאנחנו עוברים להצבעה, אני חייב להגיד מה אני חושב.

ברור שהכול זה מס. חלאס, יא זלמה.

תן לנו להקשיב.

אני שותק. לפני שאנחנו עוברים להצבעה, אני בן אדם שאוהב ללכת עם האמת של עצמי. ככה נולדתי, ככה גדלתי, ומה שאני רואה מסביבי ומה שראיתי מסביבי, התנהלות הדיון בעניין של הלוביסטים, בעניין תשומת הלב שקיימת על החקיקה, והיא בעצם שמכופפת את ידינו כמחוקקים ונותנת לנו קבלת ההחלטות. מאוד מפריע לי הנושא הזה. אני לא רוצה להעמיד פנים ולשקר. ואין בן אדם, מה שאמרה נאוה ומה שאמרו האחרים, כולנו רוצים ושואפים ונלחמים לבריאות נכונה וטובה יותר משָׁבִּי ודאבל שָׁבִּי וטריפל שָׁבִּי. זה לא מעניין. כל האמירות המיותרות, מי יותר נגד עישון, זה מאוד מציק לי. לפני שבאתי להצביע, עברתי על הצעת החוק הראשונה שגם יושבת-ראש המפלגה שלי תמר זנדברג חתומה עליה. זאת הצעת החוק. הצעת החוק הזו הפכה להיות פי שניים וחצי. אני עברתי בין זה לבין זה, ואיך שניתחתי את כל הנושאים שהוספנו, בעיניי זה לא פשרה. בעיניי, מי שיש לו לחץ, קיבל. אני לא רואה סיבה לתת לעיתונות ולהחריג אחרים. תחליטו. ואל תגידו לי: פשרות.

תגיד לי: פשרות. אני רואה בסעיף ההגדרות שהגשתי עליו רביזיה כי התעצבנתי, שאני קורא את החוק בהגדרה, ואני נכנס לפרסומת פנימה, אתה נותן נתח של 35% למוצרי טבק ללא עישון, ו-65% שטח פרסום על החפיסה למוצרים ללא אידוי. אז אתה מבדיל ביניהם בתוך החוק. בהגדרה אתה לא מבדיל ביניהם. אתה רואה דברים לא עקביים, וכל מה שאני רואה כאן, וכל הלחצים, זה עובד לזה וזה עובד לזה, אני צריך להתכופף. אני חושב שאנחנו כמחוקקים, כשאתה אומר לי: פשרה, משרד הבריאות לא יקבע לי. אם אני מחוקק, אז אני אחוקק. אני אשמע את דעתו ואתחשב בה. אבל אם משרד הבריאות, זה מה שהוא רוצה וזה מה שיקרה, אז אני מבטל את עצמי כמחוקק. עיסאווי, תודה. אני רוצה להעיר כמה הערות.

מי כמוך יודע שחקיקה, לא משנה אם היא ממשלתית או פרטית, כשהיא מגיעה לכאן זה לא ראה וקדש. ובוודאי שחברי הכנסת במידה מסוימת בעניינים רבים החמירו על ההצעה המקורית. ההצעה היא הרבה יותר מרחיקת לכת ממה שהיא נכנסה. זה לא יעזור. וטוב שכך. אין דבר כאן שאין לו

כשאתה מניח דבר על השולחן, מי כמוך יודע, גם פה, כמה פעמים אתה גרמת לשינוי בתהליכים כאלה ואחרים,

זה חלק מהחקיקה. אפשר להגיד על הוועדה הזו הרבה דברים. זה שהיא חותמת גומי, אי אפשר להגיד עליה. היא לא. אני אומר את זה עם אלף סימני קריאה, אלף סימני קריאה. נקודה שנייה, אני בטח לא האדם שמתנשא על אף אחד בשני נושאים אני מבין את ליבם של המעשנים, או את ריאותיהם, אני מבין לחלוטין. אני לא רודף, אני לא מאלה שאומר, זוז.

אינני צד אותם. אני מבין, ובגלל זה גם אני חדור לעניין הזה כי אני מבין שזו התמכרות. בגלל זה המלחמה הגדולה שלי היא על אי כניסה. אין כאן מצב שאתה אומר, אל תמכור לבגירים מעל גיל 18 סיגריות. אין דבר כזה בחוק הזה. יש כאן מצב שהוא בסך הכול מנסה להכניס אווירה

לא מעבר. עיסאווי, לגבי העניין של העיתונות הכתובה,

אמרתי לכם את זה, תפסת מרובה, לא תפסת. יש כאן אנשים - - - אבל אין הצדקה לזה. אין שום סיבה אמיתית לזה. לאה, בחייכם,

בואו לא ניתפס לעניין הזה. מי שרוצה להיתפס לעניין הזה ולהפיל את החוק ולהגיד, אני פלס, כל היום העינית חשוב לי איפה היא עומדת - - - למה אתה לוקח אותנו להפלת החוק? אני רוצה לקבל את החוק איך שהונח בהתחלה. אני לא רוצה להפיל את החוק. למה אתה עושה אותי רע? למה מי שאומר את דעתו נהיה רע בעיני גליק, גליק הצדיק הגדול?

למה? עיסאווי, נתתי לך לדבר את הדברים שלך. היתה לך זכות להצביע נגד הסעיף.

חברים, נו, מה אנחנו? ממציאים את הגלגל? מי בעד,

היתה הצבעה, שלחתי אותם להביא תיקונים כאלה ואחרים והשלמות לעניין הזה לגבי הגודל. היו כאן אנשים מכובדים שאמרו לנו את עמדתם, אנשים שנלחמים בנושא הזה הרבה מאוד שנים. זה הכול. דב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר בתשובה לדברים שנאמרו כאן, על החוק הזה נעשתה עבודה מאוד מאוד רצינית בוועדה. האם החוק הזה הוא מושלם?

הוא לא מושלם. האם התפשרנו על דברים שרצינו יותר? התפשרנו על דברים שרצינו יותר.

לכם, עמיתיי חברי הכנסת,

אני שמעתי בהתרגשות את הדברים שלך,

והדברים שלך באמת באו מהלב, אני ראיתי גם את ההתרגשות שלך. מבחינתי ההצבעות שלי היום הן בכדי לנסות ולמנוע מצבים כמו שלמרבה הצער קרו אצלך במשפחה, ואני מקווה שאנחנו נצליח לצמצם את מספר המקרים האלה.

דודו, בבקשה. תודה רבה. אני דודו מתתיהו, בעל שתי פיצוציות, כמו שכל העיתונים תקפו אותי

אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, בעלי הפיצוציות לא נגד החוקים של העישון. תוציאו את זה. העיתונים, תוציאו את זה. אני רוצה לשאול עוד שאלה, כבוד היושב-ראש, האם כל הוועדה פה היו פעם סוחרים, היו פעם אנשי עסקים פרטיים? לא, הם לא יודעים מה זה להיות בעל עסק פרטי, הם לא יודעים מה זה להוביל עסק. הם כולם עובדי מדינה,

שקיבלו את הכספים שלהם בלי להתאמץ, לשבת פה ולהחליט על 11,000 עסקים, שזה יוצא 25,000 בתי אב, לגמור להם את העסק, לגמור להם את העסק בלי שום בדיקה.

הוועדה נמשכה שנה וחצי, רק בשבוע שעבר ידענו על זה.

איש לא ידע על הדבר הזה. אני אומר לכם, זה בכייה לדורות.

אתה אדם מבין. זה בכייה לדורות. אני רואה את האובססיה פה של חבר הכנסת גליק להעביר את החוק.

להרוג 20,000 בתי אב, העיקר שירשמו אותי בתור חוק? אני מבקש לדחות את זה, לזמן אנשים, להוציא אנשים לראות מה זה פיצוציה. בשעה שבע וחצי פותח בעל חנות פיצוציה, משבע וחצי נשאר עד הלילה, עד שמונה-תשע אלף שקל - - - יצאנו מהוועדה פה, אישרתם לעיתונות. לא עברו 10 שניות, כתבו, תקפו אותנו. כל העיתונים קיבלו פה על עצמם פרסום. הם לא הודיעו לעם שהם קיבלו פה מתנה. אבל לתקוף את בעלי החנויות ולהשפיל אותם ולהוביל אותם למקום נמוך, זה שקר וכזב. שיבדקו,

קיבלנו מתנה מהמדינה. יש אנשים שנלחמים על פת הלחם שלהם. קברו אותנו בנושא לא היו לנו נציגים, אין לנו לוביסטים, אין לי לוביסט. לקחו - - - החלטה אישית.

מחליטים החלטות שרירותיות על בעלי עסקים. להוריד את הסיגריות מתחת למדף, זה קבירת בתי עסק. איתן, אתה חייב יותר, לא חייבים להעביר את החוק. אתה חייב לשמוע. אני יודע שישבת איתי. אני יודע שאתה לפחות מבין. חייבים לבדוק. בעלי הפיצוציות אלה לא אנשים רעים. אלה מלח הארץ. אי אפשר לקבור אותם. העיתונים קיבלו ותוקפים את הפיצוציות, כל היום תוקפים פיצוציות. הם קיבלו מתנה. לא לתקוף אותנו, או לשתוק אבל לא לתקוף אותנו. ואני מבקש ממך - - - תודה. יעל גרמן, בבקשה.

רשמת את ההסתייגות שלי לגבי העיתונות הכתובה? כן, זה כבר היה. אתה ביקשת רביזיה על הכול בזמנו. כן, רביזיה על ההגדרות. אבל לגבי הפרסום, הגבלת הסכום? כן, דיברנו על זה. הם צריכים להביא הצעה. כן, דיברנו על זה בפעם הקודמת. יש הצעה שתיכף נקריא אותה, בעקבות הדברים שאתה אמרת בפעם קודמת. יעל, בבקשה. בתשובה לחלק מהדברים שנאמרו, אני רוצה לספר על מחקר שהתפרסם בדצמבר 2016 על ידי החוקרים רוברטסון, קמרון, מגי ומארש, והם מצאו שילדים ומתבגרים חשופים במידה רבה יותר לפרסום טבק בנקודות המכירה, ובעקבות החשיפה הזו יש להם סיכוי גבוה פי 1.6

וסיכוי גבוה פי 1.3 לעשן

אבל יותר מזה, במחקר שאתם בעצמכם ביקשתם ומשום מה לא פרסמתם, אני לא יודעת למה, התברר ששיעור החשיפה לעיתונות - - - זה היה בדיון הקודם והזכרנו את זה,

אז אני רוצה להזכיר את זה שוב.

מפני שאמרו, למה אתם - - - אבל הצבענו על הסעיף הזה. על העיתונות הצבענו, עכשיו אנחנו מדברים על סעיף ההצגה.

אבל אני היום אצטרך להצביע על הכול, ואני מסבירה מדוע אני אצביע נגד ומדוע אני חושבת שצריך להצביע נגד. יהודה, תן לה לסיים.

אל תעשה דרכך קפנדריה. מי שמבקש לקצר,

זה בארמית, קיצור דרך.

ומספרת ששיעור החשיפה לעיתונות בגילאי 15 עד 18, אלה הגילאים שאתה וכולנו,

רוצים למנוע מהם לעשן. דווקא בגילאים האלה שיעור החשיפה במידה רבה פעם אחת בשבוע, 44.5% - - - זה לא נכון. את לא קוראת את הנתונים נכון. אני אוציא אותך. ינון, תודה. אתה גם אורח וגם זה, בבקשה. אני אחזור בחזרה.

שיעור החשיפה לעיתונים בגילאי 15 עד 18, במידה רבה, לפחות פעם בשבוע, 44.5%, למי שאמר לא נכון, במידה מועטה, לכל היותר פעם בשבועיים, 26.2%; ולא נחשפים, 29%. מה עכשיו, את מקריאה לנו סקרים?

אז למה את נגד הסקר שהליכוד 30 מנדטים? אי אפשר לכעוס עליו. זה בן אדם שאי אפשר לכעוס עליו. לא, אני לא מבין את זה.

אני עושה לך מערוף כי אני רוצה שכבר אז, בבקשה, משפט אחרון. אני רוצה להשלים ולומר, 70% מבני הנוער חשופים לפרסומת בעיתונות? אנחנו לא יכולים להתעלם, ולכן אסור להחריג את העיתונים, כמו שאסור להחריג את הפיצוציות, ולכן אצביע נגד. תודה, יקירה. דודי אמסלם, בבקשה. לגבי ההחרגה של העיתונות דרך אגב, אני כיושב-ראש ועדת הפנים, כשהייתי מחוקק חוקים, לא הייתי עושה משהו שהוא לא אינטליגנטי בעצמי, לא הייתי מבין אותו אני. כפרה, אני תימני. לא אתה. אמרתי, אני. אני מדבר לגביי. בסוף יש היגיון. גם אם לא, אז אני מסביר גם למה לא.

אם כבר אנחנו מדברים על הפרסום, אז זה פרסום. זה אחד. לגבי הנושא של החוק בכללותו אני עישנתי למעלה מ-35 שנה, אשתי זיכרונה לברכה נפטרה מסרטן ריאות. אז אני מכיר את זה באופן אישי, ויש לי כעסים עצומים על זה שהבן שלי מעשן היום.

כשאני התחלתי לעשן לא ראיתי טלוויזיה, זה לא היה בעיתון,

זה בדרך כלל מהחברים, זה לא בא מהמקומות שאנחנו חושבים. ואיך החברים התחילו? אדוני, אתה מוכן?

אני מבקש מכל אלה עם הרוח הגבית, אל תפריעו. אני פשוט אוציא אתכם. אז אני מבקש, אל תפריע לי. אתם דוחפים אותנו להיות יותר קשים. עיסאווי, תודה, נשמה. ולכן אני מתפלל שכל עם ישראל יפסיק לעשן. אני חושב שהדרך שאנחנו הולכים בה,

בגלל שאני לא חושב שמי שמעשן צריך לרדוף אותו. זאת זכותו. כל עוד אנחנו לא עושים בחוק שאסור לעשן. אנחנו לא רודפים אותו. תן רק שנייה, תאמין לי. תדע לך, אלכוהול וסוכר, וזיהום אוויר של המכוניות הורג יותר אנשים, דרך אגב, שלא נוסעים במכוניות. זה לא נכון. זה לא נכון - - - שבי, פעם אחרונה. עוד קריאה אחת ואתה בחוץ, ולא חוזר לכאן.

זיהום אוויר לא הורג אנשים? דוד, דוד, ביטן, ביטן, בבקשה. לפי ההערות שלך אני יודע מי משלם לך.

על מה אתה מדבר, אמסלם? על מה אתה מדבר? - - - שבי, שבי, אנחנו ממש רוצים להצביע, ויש פה ח"כים שתיכף ילכו לוועדות אחרים. חברות וחברים - - - חברים, הם חברי כנסת, אתם לא. אני מבקשת שתכבדו

אתה לא צריך להפריע לי. שבי, שבי, בבקשה, בבקשה. אתם עמלים על זה.

העיקר מודעות אתם מפרסמים. אתם עמלים.

עוד מעט נשלח להם מתנה לחג, שלא יפריעו לנו. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): הם מפריעים. ממש הם מפריעים. מפריעים להעברת החוק גם - - - לכן אני חושב, כפי שאמר הכוזרי, הכוונה רצויה אבל המעשים אינם רצויים.

בגלל שמחר יעלה כאן חוק אחר, של אלכוהול וסוכר וכולי - - בעזרת השם.

- - ואז בסוף בסוף אנחנו נמכור רק סובין וטבעונות - - בעזרת השם.

- - לאזרחי מדינת ישראל. היות ואני חושב שבן אדם בגיר יש לו זכות לעשות עם עצמו מה שהוא רוצה כל עוד זה במסגרת החוק, לכן אני חושב שכל הדבר הזה, גליק, אמרתי, הכוונה היא רצויה, אבל אני חושב שהכיוון הוא לא נכון. תודה, יקירי. דוד, בבקשה. אני לא מעשן, אז אין בעיה. אבל צריך להבין שהחוק הזה זה איזון בין אינטרסים, אחרת היינו עוצרים בכלל את הייצור של הסיגריות, אחרת היינו עוצרים בכלל את הייצור של המכוניות, גם זיהום אוויר הורג אנשים. ולכן באיזון בין אינטרסים החלטנו שאפשר לתת לעיתונות הכתובה לפרסם כי הם במצב קשה מאוד מבחינה כלכלית. ובאיזון הזה אנחנו צריכים גם להתחשב בעסקים הקטנים. זה שעושים את זה באיזה מדינה בחו"ל, זה לא אומר שחייבים לעשות את זה בארץ. ולקטוע את מטה לחמם ולהגיד להם, אתם לא יכולים עכשיו לשים את הסיגריות על המדף, אין לזה שום היגיון, כאשר אנחנו מאזנים את זה במקומות אחרים. ולכן כשמדברים איתי על אנשים שנפטרים מסרטן,

שיש אנשים שנפטרים מסרטן. אבל אם אנחנו מאזנים את האינטרסים במקום אחד, אין שום בעיה לאזן במקום שני. בנושא של הקיוסקים אנחנו צריכים ללכת לקראתם, באיזון הזה שאנחנו עושים - - - איך? אחרת, בוא לא נאזן במקומות אחרים. למה צריכים לאזן?

חברות וחברים יקרים, העניין הזה של לנסות

אני חוזר ואומר, הלוואי ואנחנו

שהחוק הזה יוריד בצורה משמעותית - - - אולי כן,

לכן אני אומר את זה כך, בעזרת השם - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אנחנו נשתדל שיהיה כן. אנחנו עוברים להקראה בעקבות בקשה של מספר חברי כנסת, וביניהם אני, עיסאווי ואחרים, אני רוצה קודם כל לעניין הפיצוציות. הצגת מוצרים למכירה. אני רוצה לסיים עם התהליך הזה. אני יכולה נושא חדש? זה לא נושא חדש. למה?

זה לא נושא חדש. אבל זה בא להצבעה עכשיו. אבל אי אפשר. זה לא נושא חדש אחרי שדנו על זה שלוש ישיבות. להיפך, רק תיקנו אותו.

צריך - - - זה לא נושא חדש. לא, כי זה לא נושא חדש. דנים על זה.

ביטן, נו.

רגע, מה זאת אומרת? אם אני אומר נושא חדש, צריכים להביא את זה לוועדת הכנסת. נכון?

נושא חדש, הוא אומר שאי אפשר.

אני יודעת, אבל שאלתי - - - התחלתם עם נושא חדש. מה נושא חדש? אני יכולה לטעון, אני מבינה, בכל מקרה. את יכולה לטעון על הכול נושא חדש.

על הפיצוציות, נושא חדש. על הפיצוציות.

זה כלי לגיטימי. אבל בואו לא נייצר הזניה של החוק. נו, באמת. גם של הכללים. בוא נצביע. - - - בבקשה, תקריא. ששש, די. בסך הכול ביקשנו לחדד את הדברים.

אגב, הקראנו את זה פעם. הקראנו את זה פעם. "הוספת סעיף 4א 6. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: "איסור הצגת מוצרי עישון למכירה וסייגים לאיסור 4א. (א)לא יציג אדם מוצר עישון למכירה." למה אתה מקריא את זה? עשית כבר את ההקראה. כי יש נוסח חדש בעקבות ההערות - - - ביקשנו בעקבות הערות. - - - חברים, אני רוצה ללכת לקראתכם. אתם רוצים שאני אצביע על הנוסח הקודם? אני אצביע על הנוסח הקודם. הוא מצומצם יותר. הנוסח הקודם יותר בעייתי. - - - ששש, די. אנחנו אומרים נושא חדש.

דודי, דודי, דוד. - - - נושא חדש. לא, לא כדאי.

כי אז אתה מחזיר אותנו לנוסח הקודם.

סליחה, די.

"הוספת סעיף 4א 6. 4א. (ב)הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אלה: (1)מוצרי עישון המוצעים למכירה בחנות שאינה חנות מקוונת והיא אחת מאלה: (א)חנות למכירת מוצרי עישון בלבד או בחנות למכירת מוצרי עישון ומשקאות משכרים בלבד ובלבד שאינם גלויים לעין מחוץ לחנות," וזאת ההרחבה שהוספתי לנוסח בעקבות הערות חברי הכנסת בדיון הקודם: "(ב)חנות שבה מוצרי העישון מוצעים למכירה בחלק נפרד בחנות ובו מוצעים למכירה מוצרי עישון בלבד, ובלבד שהם אינם גלויים לעין מחלקים אחרים של החנות או מחוץ לחנות," אם הוא מוכר שוקולד אז הוא לא יכול. איך זה מסתדר עם שדה התעופה? לא, אני לא מבינה את ההצעה. קבענו הגדרה - - - לא כתוב פה בהגדרה. תן לי את זה במציאות, איך הדברים ייראו. עיסאווי, כבר חזרנו על זה - - - עיסאווי,

מאוד פשוט - - - היה דיון ארוך, אחד הארוכים, חדר נפרד - - - סבלנות,

במקום להיכנס לחנות ויש לך שוקולדים וליד זה סיגריות, יש חנות גדולה ומאחורה יש חדר נפרד שכתוב עליו - - - - - - שולח אותי לא לעבוד. אמרת לי לחפש עבודה אחרת. זה הדגם האירופאי. אדוני, אמרתם לי תחפשו עבודה אחרת. דודו, דודו - - - הוא אמר לי, תמכור צעצועים.

תמכור צעצועים - - - דודו, תודה. אין לו בושה - - - תודה, תודה. דודו. בבקשה, תמשיך. הוא סגר לי את העסק - - - - - - כי אנחנו מתנגדים לזה. גם הם מתנגדים להרבה דברים. בסדר.

בשביל זה - - - דודו, דוד ודודי, זה סתם. - - - - - - לא, אנחנו מתנגדים לזה. שום דבר לא הולך לפי מה שאני רוצה.

גם עם השינויים - - - די,

- - - דוד, דוד, אני לא רוצה, זה לא מכובד.

"הוספת סעיף 4א 6. 4א. (ב) (2)מוצרי עישון

כולם או חלקם: שם מוצר העישון, ארץ ייצורו,

רכיבי המוצר, חלקי המוצר וכמותם במוצר,

ריכוז הניקוטין במוצר." תודה. אני עובר להצבעה.

התייעצות סיעתית.

לא, רגע.

לפני ההצבעה. אני אאפשר לך.

אני אאפשר לך.

אני לא רוצה איתך שום מלחמה,

בטח שיש מחקר. תתבייש אתה. החוצה. צא החוצה.

תתבייש אתה.

תוציא אותו החוצה.

תסלח לי, אתה גם לא חוזר לאף דיון יותר. אתה תגיד 'תתביישי' לחברת כנסת - - - החוצה,

אתה לא חוזר לאף דיון. החוצה, החוצה, חוצפן. אני רוצה לסיים את דבריי. גם חבר הכנסת איל בן ראובן וגם גליק, זה חוק נכון, זו חקיקה נכונה. הסעיף הזה הוא בלתי מאוזן, הוא לא נכון בחוק הזה, הסעיף הזה. הוא לא נותן את האיזון הנכון. כמו שהחריגו עיתונים, כמו שהחריגו את זה. נראה לכם הגיוני? אם הוא מוכר שוקולד לא. אבל אלכוהול וסיגריות כן. תודה, לאה. העניין ברור. לכן הסעיף הזה - - - לא, די.

דוד, אתה רוצה להתייחס? איזה סעיף?

מה שהקראנו עכשיו לגבי הפיצוציות וחנויות נוחות וכל השאר. איתן, אפשר להגיד מילה?

סליחה, דוד. אני חייבת הקדמה. הלוואי שכל אחד מחברי הכנסת מהקואליציה שיושבים פה היה מנהל את הוועדות שלו בכזו סבלנות, ענייניות וכבוד לכל הדעות ולכל חברי הכנסת כמוך.

אני מסכים איתך.

אין בעיה. אמרתי, הלוואי שאלה שיושבים כאן ודורשים את זכותם, ונושא חדש,

ובצדק, היו נוהגים אותו דבר עם האופוזיציה בוועדות שלהם.

קודם כל,

עכשיו אני נעלבתי כי כשאני הייתי יושב-ראש ועדת הכנסת עשיתי אותו דבר. נתתי לכל - - - לא כולל אותך. דוד, יקירי, בבקשה, די. אז זה קודם כל. דוד ביטן, בבקשה. כמה דקות יש לי?

אח שלי, זה יותר ממה שאתה נותן לי בוועדה שלך. אני? נתתי לך יותר. מה זה דקה? דוד, בבקשה. אני שוב פעם חוזר על מה שאמרתי. שלא יפחידו אותנו עם העניין שאומרים כל הזמן נכון, אנשים נפגעים מעישון וזה גם עולה למדינה הרבה מאוד כסף, מצד אחד, לטפל באנשים האלה, אני מודע לזה, אבל גם מצד שני, הממשלה גם גובה הרבה מסים על העניין הזה, אני לא יודע כמה מיליארדים.

מספיק עם הצביעות הזאת. ברגע שאנחנו נותנים אפשרות לפרסום משיקולים אינטרסנטיים כמו הנושא של העיתונות, אז אי אפשר לבוא עכשיו בטענות לאלה שאומרים לגבי ההצגה בקיוסקים וכולי. לאור זה שאנחנו מאזנים בין אינטרסים, האינטרס הזה הוא לגיטימי בדיוק באותה מידה שאנחנו עושים את זה במקומות אחרים ללא שום בעיה. ולכן אני לא מוכן לקבל את הביקורת אם תהיה ביקורת. אני מראש אומר לכם את

סעיף 6 אומר: לא יציג אדם מוצר עישון למכירה. תסביר לי, היועץ המשפטי, למה הכוונה בסעיף הזה. לפי זה גם אי אפשר להציג בכלל.

זאת משמעות הסעיף.

גם אי אפשר להציג בחנות. אז על זה ביקשתי נושא חדש. - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אבל זה הליבה של החוק. זה הלב של החוק. זה החוק.

ובלבד שאינם גלויים. איפה כתוב ובלבד? יש לך את זה בסעיף (ב) קטן: ובלבד שאינם גלויים לעין מחוץ לחנות.

אז זאת התשובה לשאלה שלך. אם זה לא גלוי, אז - - - אבל מה זה לא גלוי? הרי יהיה כתוב סיגריות, נכון?

לא.

מה לא כתוב?

גם בשיטה שלכם אומרים שיהיה בנפרד. כמו שבאתי לבודפשט, נכנסתי לחנות, שאלתי, יש סיגריות בחנות? אמר לי, אין בעיה, תמתין. פתח לי ארון, יש מקומות שפתחו לי ארון, יש מקום שפתח למטה,

הוא לא התכופף, לא היה לו לומבגו מזה, הוא לא התאמץ יתר על המידה, לא התנשף אחרי שמסר לי את קופסת הסיגריות. פשוט מאוד. זה היה עניין הכי פושטי. חברות וחברים, איסור הצגה זה לא יהיה סודי. ברור הוא שזה יתפרסם בצורה מאוד משמעותית. לא יהיה אחד, ואתם יודעים, אתם גם מעשנים, הי,

אנשים עישנו בדלים, שהוא לא ייכנס לחנות ויגיד, אני רוצה סיגריה? נו, בחייכם. אני רוצה להבין. טוב, דוד. רגע, חכה. אתה נואם. אז מה, אסור לי לענות לך אם אתה נואם?

דוד, אני עובר להצבעה.

לא, לא. אני לא יכולה להצביע על סעיף קטן (2),

אני מבינה בהחלט שבחנות לא יהיה פרסום,

ברגע שיש פרסום - - - הסעיף הזה כולו בעייתי.

מה לא?

זה הצגה למכירה. מה זה הצגה למכירה? זה באתר של החברה.

המוצר זה פרטים בסיסיים. זה לא מודעה. איפה זה כתוב?

כתוב.

זה סעיף הצגה.

זה פלס מים עכשיו את עושה לי.

את עושה לי פלס מים.

אז תצביע לחוד על סעיף (2) - - נשמה, באמת. רגע, זה ייקח לי את הזמן. - - כי אני לא מבינה איך אפשר לא לפרסם באינטרנט. יעל, זה לא פרסום.

אז מה זה מוצרי עישון? - - - חברות וחברים, אני עובר להצבעה. מה, אתה לא נותן לי לסיים? דוד, זה יותר טוב ממה שעשית לי בחוק תאגיד השידור.

אני רחב לב. תאגיד השידור היה 30 שעות. סליחה. חברת הכנסת יעל גרמן מצביעה במקום חברת הכנסת עליזה לביא, - - אני מבקשת רק להצביע לחוד על סעיף קטן (2) - - - נצביע לחוד. - - חבר הכנסת דוד אמסלם מצביע במקום חברת הכנסת נורית קורן, חבר הכנסת יהודה גליק מצביע במקום חבר הכנסת חמד עמאר על מכסת הליכוד. תודה. אני חושב, כפי שאמרתי קודם, שכל החוק הזה בבסיס, בתפיסת העולם שלו, הוא לא נכון. הוא צבוע לא נכון, גם כתפיסה וגם ברמת הפרטים. אבל - - - אתה בעצמך אמרת, כשאתה בא לקנות בקיוסק אתה כבר יודע מה אתה רוצה. אז איפה ההפחתה בעישון? איפה ההפחתה בעישון? הבהרתי קודם למה.

אני רוצה להגיד עוד משפט. היות והחוק הוא חוק ממשלתי - - - - - - יעל, לא עכשיו. נסדר את כל זה אחר כך. יעל, מספיק. באמת, עוד לא ראיתי, וואו, אלוהים ישמור, העינית זזה בפלס. תראה, יש דברים שצריך להסביר אותם.

יש דברים שצריך - - - דודי, אתה צעקת על יואל חסון הצבוע שהוא מפר הכללים. זה הפרת כללים.

אתה מדבר? אתה יודע כמה פעמים אתה איחרת? כמה פעמים אתה לא הצבעת? אתה מעז לדבר בכלל? - - - - - - די, ביטן.

פתאום אתה דואג לכללים. היות ואתה יודע שמבחינתי, חוק שעבר ועדת שרים, אז הקואליציה תומכת בו גם אם הקואליציה לא מסכימה. לכן זו העמדה שלי בעניין הזה.

פתאום הוא מדבר על הפרת כללים, נו. כמה פעמים רצתי אחריך?

- - - חברת הכנסת תמר זנדברג מצביעה במקום חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

בבקשה, אדוני היועץ. אני רוצה להגיד על מה ההצבעה עכשיו. ההצבעה היא על איסור ההצגה של מוצרי עישון למכירה, ועל החריג שנוגע לחנויות פיזיות, לא באינטרנט, דהיינו סעיף (ב)(1) שמדבר על הצגת מוצרי עישון בחנות שאינה חנות מקוונת.

אני תומך - - - אפשר להוסיף גם מותר שוקולד על כל הסיגריות?

מי בעד ההצעה? ירים את ידו. בבקשה, נא לספור. 11 בעד. תודה. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים 1 סעיף 4א(א) וסעיף 4א(ב)(1) אושר.

לאה פדידה. ההצעה אושרה ברוב ברור וחד משמעי.

בלי (2), בלי האינטרנט. עכשיו (2). אני יכולה ללכת?

פסקה (2) עניינה בהצגת מוצרי עישון למכירה באינטרנט. הפרטים שניתן יהיה להציג הם פרטים בסיסיים בלבד כדי לתת גילוי נאות לצרכן שרוכש את המוצרים - - - תבהיר שזה - - - רגע,

הפרטים הם פרטים בסיסיים בלבד כדי להגן על הצרכן שקונה את המוצרים האלה, שיידע מה הוא קונה. מדובר על שם המוצר, ארץ ייצור,

רכיבי המוצר, חלקי המוצר וכמותם, ולגבי סיגריה אלקטרונית, ריכוז הניקוטין במוצר.

אלה הפרטים היחידים שניתן יהיה להציג כאשר מציגים למכירה מוצרים כאלה באינטרנט.

ירים את ידו.

מי בעד? ירים את ידו.

מי בעד? דוד, די, מספיק.

אני לא מבין.

מה, אין דיונים על הסעיפים?

הצבעה בעד רוב נגד מיעוט סעיף 4א(ב)(2) אושר.

היועץ המשפטי, תגיד לי - - שניים נגד. תודה רבה.

- - חייב להיות דיון על סעיפים. היה דיון - - - מתי היה דיון? מה זה,

עכשיו כשמקריאים צריכים דיון. אני מבקש שיירשם כהסתייגות - - - אבל חברים, באמת.

אני מבקש מאלה שעוזרים

למה באינטרנט מותר להציג ובמקום אחר אסור? זה לא מותר - - - מה זה, לא? מה זה, לא?

בבקשה, עכשיו כחבר אני מדבר איתך אתה מפריע לי לנהל את הדיון.

אני רוצה לשאול שאלה, לא נותנים לי.

תבקש - - - הצבעתי.

עכשיו אני אומר לך את זה בחברות.

אני רוצה להעיר. חברות וחברים, תקשיבו טוב טוב.

אם יסתבר שצריך לעשות פיין טיונינג לעניין הזה,

רק דבר אחד, אל תהיו כאילו כל אחד מנסה להיות פה יותר מהאחר. אנחנו מנסים לקדם כאן עניין עקב בצד אגודל. אתם רואים את הדברים האלה. אני לא רוצה שאף אחד מאתנו יהיה יותר צדיק מהאחר. זה לא הוגן, זה לא מכובד. הרי מה העניין? כשאתה קונה באינטרנט זה ההיגיון שלי, תגידו, אני מצדי ששום דבר לא יפורסם. תגידו, השתגעתם? ההבדל הוא שכשאתה קונה חפיסה כתוב עליה המחיר, כתוב עליה זה, את כל הפרטים האלה. כשאתה קונה באתר לא מקוון, מבחינה צרכנית, זה לא קשור לזה, זה כל העניין, אתה לא מקבל את הקופסה פיזית. איתן, מתוך אהבה לך ומתוך רצון להעביר את הצעת החוק, אני לא אסביר עכשיו למה אני הצבעתי נגד הסעיף הזה. אני אסביר את זה במליאה.

אני רוצה להעביר את החוק. תבקש הסתייגות דיבור. דב, דב, אני הגשתי רביזיה - - - - - - בוא נתקדם.

חברים, סליחה, הגשתי רביזיה על ההצעה. אם יסתבר שצריך לעשות תיקון, אני האחרון רק עשו לי טובה, אל תראו שאתם יותר ממני.

איך אומרים, כל אחד פה נהיה צדיק יותר מצדיק. תודה. אנחנו ממשיכים. רגע, זה לא אושר? אושר.

אושר. רגע, אבל הגשת רביזיה? עבד אל חכים חאג'

מניח שלעורכת הדין הלנה יש בקשה להבהרה. אז בבקשה. או שנקבל או שלא נקבל. קצר, לא ארוך. שמי הלנה ביילין, עורכת דין של הדיוטי פרי. לפי התיקון של סעיף 4 צריך לחזור לסעיף 3(2), שם יש את ההגדרה של החנות הייעודית ולהכניס גם חלק מחנות שמוסתר. משרד הבריאות מתנגד לזה. אני לא מעלה את זה.

הלאה. אנחנו עוברים לבקשה של חבר הכנסת עיסאווי פריג' ושלי ושל חברים נוספים. אתם זוכרים שדיברנו על העניין של עמוד מול עמוד בעיתונות המודפסת, והיתה כאן הערה של עמוס איך לעשות את זה

ושלחתי את הצוותים ללכת ולהביא לנו משהו יותר שלם בעניין הזה. אז בבקשה. אני רק רוצה לבקש שתכניס את ד"ר חגי. אני לא מכניס את ד"ר חגי. יש, איך אומרים - - - יש גבול לכל תעלול. יש גבול - - - אבל יש גם - - - לא. אני לא אתן שמישהו - - - לא יכול להיות שחברת כנסת אומרת שאין מחקר, כשכל המחקרים עוסקים - - - יחד עם זאת, אני לא אאפשר שמישהו יאמר על מי מחברי הכנסת גם ככה עושים מאתנו חוכא ואטלולא.

הבנתי, גמרנו. אין פה סיפור בזה.

איתן, אנחנו באמצע ההצבעות? לא. עכשיו אנחנו מתקדמים לנושא הבא. בהמשך להחרגת העיתונות

- - - הפרסומת ערכתי התייעצות עם משרד הבריאות ומשרד המשפטים, וברוח הדברים שעלו כאן גיבשנו הצעה להגבלות נוספות לעניין הפרסומות בעיתונות המודפסת.

זה מופיע בעמוד 5 בנוסח שמופיע בפני הוועדה. אנחנו מדברים על סעיף 4 להצעת החוק, החלפת סעיף 3 לחוק העיקרי. יהיו שתי אפשרויות להצגת מודעת הנגד בעיתונות המודפסת. ניתן יהיה להציג את המודעה הזו בצמוד לפרסומת למוצר העישון, או שלא בצמוד לפרסומת ובלבד שמתקיימים תנאים מסוימים, שאני אקרא אותם.

(1)המודעה תפורסם באותו חלק או מוסף בעיתון ובאותו מספר עמוד שבו פורסמה הפרסומת ולא יאוחר משבעה ימים מהמועד שבו פורסמה הפרסומת; (2)פורסמה הפרסומת ביום שישי או בערב חג, תפורסם המודעה באחד מימים אלה, (ד)המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את המודעה שעל עיתון לפרסם לפי פסקה זו, והוא רשאי לעדכן מודעה זו מעת לעת," הוא רשאי כמובן לפרסם גם מודעה או מודעות,

כמובן גם מספר נוסחים, וככה ניסינו לשמור על איזושהי גמישות למשרד הבריאות לפרסם מעת לעת מודעות שהעיתונים יוכלו לפרסם בעיתון. זה יהיה על חשבון משרד הבריאות, הפרסום הזה? אנחנו לא נכנסנו לשאלה הזאת. אבל צריך להיכנס. אז מי משלם על זה? זה על חשבון הפרסומת של העיתונים.

שאלה לגיטימית, יקירה. מדובר - - - חברים, עזוב אותי מה מדובר או לא מדובר. שאלה הגיונית היא שואלת,

להתקבל עליה תשובה. פשוט מאוד. סיימת?

בבקשה, כי יש עוד משהו שחסר לי פה.

מיד אני אגיע. בעמוד 8 להצעת החוק יש תיקון לסעיף שקיים היום בחוק. סעיף 6 לחוק הקיים קובע שאסור לפרסם במהדורה אחת של עיתון אחד יותר מפרסומת אחת לאותו שם מסחרי של מוצר טבק. זה המצב המשפטי היום. בעקבות ההערות שנשמעו כאן בוועדה אנחנו תיקנו את הסעיף ואנחנו מציעים כך שבסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "או במהדורה" יבוא אסור יהיה לעשות יותר מפרסומת אחת לאותו שם מסחרי, פרסומת בעיתונות המודפסת, וכמו כן, תהיה הגבלה על מספר הפרסומות שמותר יהיה לפרסם בעיתון. אנחנו השארנו את ההגבלה הזאת עם בלאנק, עם מקום חסר, כדי שחברי הוועדה יחליט. זו לא החלטה משפטית, זו החלטה של מדיניות, כמה מודעות במהדורה יוכל עיתון לפרסם בכלל למוצרי עישון. זאת ההצעה, אלה המרכיבים של ההצעה שנועדה לתת מענה להערות שעלו כאן. מנקודת המבט שלי יש שתי נקודות שצריך לקבל עליהן תשובה. האחת, מי משלם על

אני שואל, כדי שהדברים יהיו ברורים. מי ממשרד הבריאות?

מיכל גולדברג, ממשרד הבריאות. החובה של העיתון לפרסם את המודעה הנגדית היא חובה לפי חוק. העיתון יכול להחליט ביחסים בינו ובין המפרסם איך לחלק את העלות. אבל חד משמעית, העלות כמובן שלא נופלת על משרד הבריאות. זו לא פרסומת של משרד הבריאות. זו מודעה נגדית שהעיתון חייב לשים על פי חוק. זה כדי שהדברים יהיו ברורים. נקודה שנייה, שעלתה גם על ידי עיסאווי ואחרים - - - יש הבדל בין שבועון לבין עיתון של 280 עמודים. לכן לא הייתי אומר כמה בעיתון, אלא נגיד אחת לעשרה עמודים או משהו כזה. אם אתה מחליט כמה בעיתון יש הבדל בין עיתון של 30 עמוד לעיתון של 200 עמוד. אחת לעשרה עמודים, זאת ההצעה שלי.

בעיתונות מספר העמודים שיוצאים באותו יום הוא פונקציה של המודעות המשולמות. נכון.

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): ההתליה לא במקום.

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): ההתליה שלו.

בכל הכבוד, אני מודה לכם שהשארתם לנו את ההחלטה הפוליטית, אבל היא לא יכולה להיות החלטה בלי ביסוס מקצועי. זאת אומרת, היא לא סתם מונחת ועכשיו אני אומר. בסוף בסוף אמור להיות לזה גם היגיון מקצועי. ההצעה שלי היא כזו, אני אעלה להצבעה את הנוסח כפי שהוא, הבלאנק יישאר, וממילא ברור לי שצריך עוד דיון אחרון בשביל הרביזיות וכל הדברים האחרים. צריך להיות מודל. זה לא שלנו הח"כים עכשיו יש יש פרסום, הגדרנו שהוא לא חייב להיות באותו עמוד בצמוד. אתם צריכים לייצר לנו את היחס. אתם לא עניתם לנו על השאלה הכי חשובה פה, איך העיתונות הכתובה לא הופכת להיות משפך, לא צינור. אם מודעה אחת לעשרה עמודים, אז - - - אבל לא - - - אתה יודע למה לא פורסם מודל? כי אין שום מקום בעולם שהחריגו את העיתונות הכתובה. אנחנו חידשנו את - - - נכון. אין עוד תקדים בעולם. ואתה אומר, תביאו מודל - - - סליחה, מה העניין? זה מצוין. אבל למה משרד הבריאות? - - - לא. אמרתי, הוא ידע לשים אני מציע שאנחנו,

אני אזמן, אם יש למישהו רעיון, אנחנו נביא הצעה - - - אבל צריך לשמוע את אנשי המקצוע בצד של העיתונות. לא אנחנו יודעים להגיד את היחסיות של הדברים. איתן, יש היגיון בכל החלטה. אנחנו לא יכולים לייצר לעצמנו היגיון אחר.

הרי יש תקציב פרסום שהיה לפני הצעת החוק, והיה מחולק על כל מיני מקומות,

אינטרנט, כל מיני מקומות, וכל אחד מקבל את חלקו. במצב שאנחנו מציעים אנחנו כופים, בלי שנגיד, זה תהליך טבעי, כל תקציב הפרסום של כל מוצרי הטבק ילך לכיוון הזה, נרצה או לא נרצה. זה ההחלטה שאנחנו מקבלים. זה החלטה לא פיירית, החלטה לא הגונה, החלטה לא ישרה והחלטה נגועה. אני חושב שאנחנו טועים. כשקראתי את הסעיף הזה במקור בהצעת החוק שעברה בוועדת השרים, סעיף 5, היו כמה מקומות שאפשר לפרסם, ביניהם פרסומת שנמסרה - - - שמלאו לו 18 שנים, התקשורת - - -, ושהורדנו אותה והורדנו אחרים, והשארנו את העיתונים. עצם הבחירה שעשינו,

לא עושים את התפקיד שלנו נאמנה. יש כאן טעות. וכאן אני אומר, יש להגביל אני לא שלם, אני לא אצביע על זה - - - עיסאווי, יקירי, כל מה שאתה אומר אני מבין,

אני חושב שאנחנו עושים את עבודתנו הכי נאמנה שיש. כשאתה מחליט את ההחלטה הזו? כשאתה מחריג את זה ומשאיר זה, זה נאמנה? אני לא שלם עם זה.

אני רוצה להזכיר לך שמי שהביא את הצעת החוק הזו על הראש של הממשלה, בניגוד לכל - - -, זה יהודה ואני. - - - החיים בנויים, וזה לא פעם ראשונה אם תראה לי הצעת חוק שאת היוצא איתה, גם כולל הצעות חוק שאתה הגשת. אנחנו כבר התקדמנו, כבר דנו בעניין הזה, ואמרנו לפי

אמרנו, אוקיי, זה המצב, אנחנו מבינים אותו, איך אנחנו מייצרים מצב שלא כל הזרימה היא פנימה. הביאו הצעה, כל מה שנשאר לנו זה להשאיר את השורה - - - אז למה החרגת מסעיף 5 את הדברים האחרים והשארת את העיתונות? זה לא משכנע. עיסאווי, זה היה דיון, אחד הדיונים הכי הכי. הילד יראה את המודעה בעיתון. אבל עיסאווי, אתה מחזיר אותי - - - דנו בזה. הסברנו את זה. דנו ואני אדון כי אנחנו עושים פעולה לא נכונה, עושים פעולה לא נכונה.

צודק, צודק, צודק. אני אודי קלינר, ממשרד הבריאות. אפשר ללמוד מהמודל של האלכוהול, שהגבילו שם לשלושה פרסומים. וזה נראה מספר שאפשר לעמוד מאחוריו. לא משנה מה גודלו של העיתון? בלי קשר, כן. אז מה המגבלה שאנחנו מתכוונים לעשות אותה? אני חושב שראוי לקחת את המודל של האלכוהול ולהתאים אותו לכאן.

שלושה פרסומים. למה לא לקחת את הנתונים שהיו לפני החוק, כמה היה - - - אבל עיסאווי, כבר עברנו את זה. אני מגיש הסתייגות על זה, אדוני. עיסאווי, אין בעיה. תגיש הסתייגות כמה שאתה רוצה.

אני מגיש הסתייגות שיש - - - קודם כל זו הצעה, צריכה להיות הצבעה עליה, ואם היא לא עוברת אני אצרף אותה כהסתייגות. אבל אני עדיין לא הבנתי מה המודל של האלכוהול - - - שלוש מודעות בעיתון.

לא משנה.

לא, זה מוגדר. יש כבר הגדרה של הגדלים.

יש הגדרות,

יש גודל של המודעה? אין הגבלה של גודל המודעה. יש גודל האזהרה. אבל הפרסום, חברים, האם אפשר דאבל-ספרד? לא, באמת, חבר'ה, אני יושבת פה, תחליטו. אתם רוצים לאטום את האוזניים ולעצום את העיניים? זה בסדר גמור. אבל שלי פקוחות. יעל, אני אגיד לך איך אני משתדל לעבוד, במקום כל הזמן להגיד לי, לא ולא ולא. אם הייתי יודע, היית אומרת לי מהתחלה, בוא נייצר מגבלות גודל,

אני מתנגדת לזה בכלל, אז אני לא יכולה להציע. אבל אחרי שכבר החלטתם, אז לפחות תגבילו את הגודל. יפה. אז תלכו לכיוון הזה.

למה לא ללכת מה שהיה קודם?

למה לא להגביל מה שהיה קודם?

מה שפורסם קודם בשנה בממוצע, זה יהיה הבסיס. אדרבה, בבקשה. אם אתה לא מגביל את הגודל של הפרסום, יהיה לך שלוש פעמים דאבל-ספרד. תפתח את העיתון בום.

תן ממוצע שנה אחורה, וזה יהיה תחום ההגבלה.

מה פתאום?! מה פתאום שנה אחורה?! למה לא? כי הם לא היו מוגבלים בשנה אחורה. אז מי מבטיח לך מה יהיה. אבל בתנאים החדשים הם הולכים לעבור את זה.

- - - יהיה משפך כי אין איפה לפרסם, הכול ילך לשם. הפתרון הוא בהגבלה כמותית. לי יש הצעה יותר טובה. כל אחד בא עם השבשבת שלו. אני לא עוסק עם שבשבות. אני אומר את הדבר הבא, אני משאיר את זה כמו שאמרתי בהתחלה. חשבתי שתיתנו לי משהו שאני אצעק כמו ארכימדס: מצאתי! מצאתי! העניין הוא פשוט. מכיוון שאני מתייחס לזה ברצינות רבה ובזהירות רבה,

אנחנו נסיים את הדיון, אנחנו נשב בינינו, חברי הכנסת, נבקש לשבוע הבא את ההצעה שעיסאווי אומר אותה ומה המשמעות שלה, מה המשמעות של שלוש מודעות, ואז אנחנו נקבל את ההחלטה. אני לא רוצה סתם עכשיו - - - - - - מצביעים על הסעיף, להוציא - - - עבד

למעט לעניין הגבלת מספר הפרסומות?

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אפשר משפט? כן, בבקשה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): חברים, אני רואה את הדיון כאילו שאנחנו מתחילים בו מחדש - - - נכון,

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): החוק הגיע אלינו אחרי הסכמת ועדת שרים לענייני חקיקה בהחרגה של העיתונות הכתובה. כך זה הגיע אלינו.

אחרת ועדת שרים לא היתה מאשרת - - - יש דברים אחרים - - - עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): עיסאווי, אחרת ועדת שרים לא היתה מאשרת וכל החוק הזה היה נדחה מהטרומית. ולכן אני חושב שאנחנו נמצאים היום במצב של מה התנאים, ואנחנו צריכים לחשוב על התנאים - - - נכון,

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): בדיוק, כדי להתקדם. אחרת, אנחנו נעבוד קשה ונגיע למצב שהחוק לא יעבור. אתה צודק. תודה.

עמוס, משפט. מאחר שאני מכיר את הנושא ואני יודע מה קרה בארה"ב, כאשר הסיפור שם היה שנתנו מודעת נגד

ולכן ההצעה שלי גם לתקן את מה שנאמר כאן, שההחלטה אם זה יהיה צמוד או לא, משרד הבריאות יהיה שותף בהחלטה הזו, שיהיה צד להחלטה הזו. תודה. עוד הערה קטנה אחת. לגבי הנושא של הפרסומת לשם מסחרי שהביאו כאן כתיקון, אנחנו צריכים לזכור שהיום שם מסחרי זה מ-1983,

היום יש לנו מודעות רעיוניות, כמו למשל, שסיגריה אלקטרונית זה טוב. זה לא שם מסחרי בכלל. זאת אומרת, צריך לחשוב איך - - - תודה. אבל למטה כן מופיע השם שלהם. לא תמיד.

מאחר שאני אחד ממציעי החוק, למרות שאיתן מדי פעם שוכח את זה כי אני לא יודע לצעוק מספיק חזק כנראה. מה שכחתי? שהוא אחד ממציעי החוק. אני לא שכחתי, אני רק רוצה לומר לך, כפי שהצעת החוק שלך הגיעה היא היתה בלי כלום. אני אישית הלכתי והכנסתי פנימה - - - דחפנו אותה.

אם לא, זה היה אותיות מתות. א', זה בסדר גמור. אני לא שכחתי אותך, חס וחלילה. א', זה בסדר גמור. להיפך, אני עושה את זה ממקום הכי הכי. אבל אני מתנצל בכל מקרה, איל.

אני רוצה לבקש מחבריי חברי הכנסת לזכור שאנחנו גם על זמן שאול. אנחנו על זמן שאול בכנסת, ולפעמים האויב של הטוב הוא הטוב מאוד. לקראת הדיון הבא, כי אנחנו תיכף צריכים לסיים, אני מבקש גם מעיסאווי, תגידו את הדברים הכי עקרוניים כי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו הוא שאנחנו ניתקע עם החוק הזה באמצע. תודה, איל. אני מתכוון לעשות בתוך השבועיים הקרובים מרתון, פשוט מרתון.

אני אסיים את החוק.

אנחנו, סליחה. אני מתכוון בצד שלי כיושב-ראש הוועדה. כן, אדוני, משפט קצר. אני רק רוצה להתייחס למה שפריג' אמר - - - לא,

סליחה - - - זה חשוב לי,

בבקשה, בבקשה.

בבקשה, בבקשה. נתתי לך, אני כבר התכוונתי להצביע. אני עושה את זה קצר.

לא, אל תתייחס לדברים שחבר כנסת אמר. תתייחס לסעיף. יש פה משהו שאתה רוצה להתייחס אליו?

כן, כן, לא, לא. כן. אני עורך דין דודי קינן, היועץ המשפטי של פיליפ מוריס. בנוסח המקורי של הצעת החוק היה חריג קריטי שמאפשר לתקשר עם אדם בגיר מעל גיל 18 שמעשן, שנתן הסכמה לקבל דבר פרסומת וכל עוד הוא רוצה בכך. העלינו את זה. אנחנו מדברים פה על הזכות של המעשנים לקבל מידע. אמרנו קודם, אנחנו לא רודפים אחרי המעשנים. יש פה הבדל בין פרסומת יזומה לבין פרסומת שאותה הצרכן מבקש.

כבר דנו בעניין הזה, אני רוצה להזכיר לך. רק בגיר נכון,

דיברנו ואמרנו שנדבר על זה שוב ולכן אני חושב שזו ההזדמנות. אנחנו מעוניינים לתקשר אך ורק עם מעשנים בגירים.

אין שום היגיון לאפשר לנו לפרסם בעיתון שאליו נחשפים אנשים שלא מעשנים, כאשר אתה מונע מאתנו לפרסם לאנשים שרוצים לקבל מידע.

תודה, אבל חברים, זה לא הסעיף הזה. תעשו לי טובה, די. אבל זה בדיוק היכולת לרסן את אותו משפך לתוך - - - אני מכבד אותך. תכבד אותנו. אני מכבד אותך מאוד, אדוני. אני רק מבקש להבהיר את הנקודה שלי. הצבעה. הצבעה. אני אגיד על מה הצבעה. ההצבעה היא על ההגבלות הנוספות שהקראתי לעניין פרסומות בעיתונות המודפסת, למעט לעניין הגבלת מספר המודעות המרבי שניתן יהיה לפרסם.

זה עוד יתוקן.

ירים את ידו. מי נגד?

בעד רוב נגד מיעוט סעיף 3(ב)(1)(ג)

איתן, אני מגיש רביזיה על זה.

אני רק מגיש רביזיה. אז יהיה אפשר לחזור לסעיף 6(א)? - - - אפשר תמיד לחזור לכל דבר אם יש למישהו פתאום, איך אומרים, יוצא מהאמבטיה וצועק: מצאתי.

לא נהגנו ביושרה - - - יש לנו חמש דקות. עזוב.

סעיף 7 הוא לא בעייתי. לא משנה.

עם הליבה של העניינים סיימנו. את החפיסות הריקות - - - החפיסות הריקות, מה איתן? איפה זה? החפיסות הריקות זה סעיף 9א1 - - - זה נושא חדש.

זה סעיף 14 להצעת החוק. אבל היו פה שינויים, אז הוא אמר שכן אפשר - - - החפיסות האחידות לא היו. הנה, את רואה?

הנושא אותו דבר. זה לא נושא חדש. אז כן או לא? אמרת לי לפני כן שאני כן יכולה. אמרתי שאת יכולה לנסות, אבל מהותית אני לא בטוח - - - את יכולה תמיד, אבל זה לא נושא חדש. זה לא. זה היה בהצעה המקורית. נשמה, תאמיני לי, זה באמת מיותר. לך אני אומר.

תאמיני לי, בחברוּת אני אומר לך את זה. דרך אגב, אני איתך, שזה יהיה עם כל הכיתובים והאזהרות תאמיני לי, תאמיני לי שאני איתך. אז למה? - - - כי אני מסביר לך, כי הממשלה, לא אני. אני התפשרתי עם הממשלה שאת חברה בה.

ולכן אני אומר את זה לך. נקודת המוצא היתה, כולנו פה רצינו את זה. זה לא סוד. באמת, אני אומר את זה לך. אני עובר לסעיף הבא. - - - זה מאוד חשוב.

זה יותר גרוע. איתן, מתי דנים בהגדרות? תקריא. אני מקריא עוד סעיף. "תיקון סעיף 5 7. בסעיף 5 לחוק העיקרי, (1)במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א)לא יעשה אדם, בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה."; (2)בסעיף קטן (ב), במקום הקטע החל במילים "תחילתו של" עד המילים "(להלן, תיקון מס' 2)" יבוא "י"ג בתמוז התשס"א (4 ביולי 2001), ואם מוצר העישון אינו מוצר טבק, ובלבד ששווק בישראל ערב יום תחילתו של חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7),

הסעיף הזה נוגע להגבלות נוספות על פרסומות ומחליף סעיף קיים

שקובע שאסור לעשות פרסומת למוצרי טבק באמצעות שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם,

או של בעלי חיים, לרבות דמויות מצוירות או מונפשות. השינויים כאן הם: 1. הוסיפו איסור להשתמש בתמונות של פירות או צמחים. 2. האיסור הזה יחול גם על חפיסות או אריזות של מוצרים.

ההרחבה שחלה לגבי כל החוק ממוצרי טבק לסוגים נוספים של מוצרי עישון. ופיסקה (2) נוגעת להחרגת סימן מסחר רשום מהאיסור האמור. זה ההסבר לסעיף שהקראתי.

מי נגד? הצבעה בעד פה אחד סעיף 7 אושר.

על סעיף 8 הצבענו כבר, נכון? לא, על 8 לא. הצבענו על 8 - - - לא. 8 זה הנושא של המספר המרבי של פרסומות בעיתונות - - - אז בוא נצביע עליו. הצגת אותו, רק נשאיר את הבלאנק. הצבענו על זה. זה מה שאמרתי, למעט המספר. למעט הבלאנק. נכון, למעט הבלאנק שנשאר. סעיף 8 להצעת החוק שעניינו תיקון סעיף 6 לחוק העיקרי נוגע רק למספר המרבי של פרסומות בעיתונות מודפסת.

על זה לא הצבענו.

הצבענו - - - הי, הי, הי, יהודה, תודה רבה. אתה תתעסק בעניינים שלך. די, חלאס, נו. הטרלת גם אותי עכשיו. לא מספיק האחרים? תאמין לי, אנחנו בדיוק על העניין הזה. איתן, אנחנו איתך. סעיף 9 להצעת החוק: "החלפת סעיפים7 ו־7א 9. במקום סעיפים 7 ו־7א לחוק העיקרי יבוא: "אזהרה בפרסומת מותרת 7. (א)בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1)

תיכלל אזהרה, שתוצג במקום בולט, בגודל של 30 אחוזים לפחות משטחה של הפרסומת, בשפה שבה כתובה הפרסומת ולפי האמור בתוספת ובנוסח כמפורט להלן: (1)לעניין מוצר טבק, נוסחי האזהרה המתחלפים בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ג); (2)לעניין מוצרי עישון שאינם מוצר טבק, נוסחי האזהרה האמורים בסעיף 9(א)(2) ו-(3), לפי סוג מוצר העישון." אני עוצר כאן, ואסביר בקצרה. הסעיף הזה מחליף את סעיף 7 הקיים היום

שבפרסומות בעיתון תיכלל אזהרה בשטח של 5% לפחות משטח הפרסומת. כאן מוצע לקבוע שבפרסומות מותרות, כלומר, החריגים המצומצמים לאיסור הפרסומת, תהיה אזהרה בגודל של 30% לפחות משטח הפרסומת, עם נוסחי אזהרה מתחלפים בדומה לנוסחים שקיימים על חפיסות המוצרים. איתי, יש לי שאלה לזה. כשאתה אומר פרסומת מותרת, ובסעיף (א)(1) אתה אומר לעניין מוצרי טבק, וב-(א)(2) לעניין מוצרי עישון שאינם מוצרי טבק - - - אני לא יכול להמשיך. אני חייב להפסיק על פי הכללים של הכנסת. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.